בוקר טוב, אני פותחת את הישיבה.

זה משליך על הכול. אתמול עשינו על חוק רן כהן, על דיירי

אני אגיד רק שיעדי הפיתוח ובר קיימא, המטרה שלהם היא שממשלות יאמצו אותם או גופים מדינתיים אחרים. לפרלמנטים יש ממש תפקיד מאוד משמעותי לא רק בפיקוח,

הם מדברים על האתגרים האלה. הם הרבה יותר נוכחים בחיים שלהם לצערי מאשר בחיים של כולנו. הם מדברים על איכות חיים, על ESG, על SDG. אנחנו נלמד את זה. אני אבין גם את ההבדלים או שאתם תלמדו אותנו. אפילו לי יש מה ללמוד מזה. אני מחכה לדיון המסגרת כדי גם לרענן את

זה לא פחות. בדיוק.

אומר

הסוגיה של הצעירים הבדואים זה לא פחות מאשר חרדים. אני אומר עוד פעם, זה לא קשור לחרדים. כל אדם שחי פה במדינה, רוצה לדאוג לתעסוקה של הילדים שלו, רוצה לדאוג לדיור

אני גם אומר היום, זה לא על סדר-יומה של הכנסת, לא רק הזו הנוכחית.

אתה עשית את הצעד הקלאסי של להגיד למה אתם

כדאי אולי לחשוב על דיונים מסוימים או דברים מסוימים שנעשה במשותף עם עוד ועדות. זה אחלה מבחינתי שיתופי פעולה כאלה. להשתמש ב-SDGs. כי SDGs, כל הקטע איתו שזה תכלול אחד גדול. למשל תיקחי,

SDG של נושאX ולעשות ישיבה משותפת עם ועדה.

הפעם המשרדים לא יוכלו להתחמק מלבוא. גם האוצר, רשות שוק ההון ביקשנו, בנק ישראל.

יגיעו כאן עוד מנכ"לי חברות ועוד כלכלנים. זה דיון שחייב לעשות